התכנסנו בהמשך לדיון שהיה אתמול על התקציב שהוצג פה על ידי מנכ"ל הכנסת, בהמשך להתחייבות מול האופוזיציה אמרנו שנצביע על זה היום ולא אתמול, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו מצביעים על הצעת התקציב על השנים 2023, 2024 מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר אם כך התקציב אושר ועבר פה אחד ואני מאמין שאנחנו נתכנס פה היום במהלך הערב, הלילה, אנחנו פה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:31.